אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות ציבור.

חמור כלפי חנויות בבעלות חרדית בעיר ערד. האמת היא שהדבר הזה זועק לשמיים, בכלל מה שקורה בערד והמקרה בו התכנסנו לדון אומר דרשני. תכף

הם צריכים להגיע לכאן, לוועדה הזאת? הם צריכים לשבת אצלכם בוועדת הקצאות, שם צריכים לשבת אתם ולדון אתם מה הם צריכים. כשהייתי ראש עיר נתתי כמעט 300 הקצאות לכל מיני מגזרים.

עשינו שולחנות עגולים.

כאן זה מתפרץ בצורה של שריפת חנויות. אני מאוד מאוד מציע אדוני המנכ"ל, ואני

בעיר אף אחד לא ידע על כך. זה לא עובד כך. זה מחלחל בציבור והתוצאות, אין לי ספק שזה מגיע מההתנהגות הנבזית.

לחיות בשלום,

לבתי חינוך, לקבל את הדברים המינימליים. לא מבקשים כאן הרבה יותר. לצערנו יש הסתה נוראית בעיר ערד. אני חושב שכמפקד לשעבר במשטרת ערד, אתה מכיר את הדברים יותר טוב

צריך להגיע לשורש של הדבר. האם אתם מגיעים לשורש?

בעיניי, איך שאני רואה את הדברים ואיך שאני שומע אותם, יש כאן

לא האשמתי אותך בזה שאתה הולך נגד הציבור החרדי.

שאלתי אותך מתי אתם מתערבים ומתי אתם לא מתערבים. האם רק כאשר כואב משהו לעירייה, אתם מתערבים?

היו תלונות נגד ראש העיר?

גם תלונה שהוגשה לאחרונה אבל זה משהו שהועבר לגורמים הממונים כדי לאשר את החומר שהועבר אליהם. במידה ויוחלט שבחומר הזה יש משום עבירה פלילית,

אני שואל באותו כיוון. אם יש תלונות,

יהיה ויכוח אם זה בלי אשמה או בלי ראיות. שאלתי אותך האם הבן אדם זה אי פעם נחקר בעקבות תלונות

הייתה ישיבת מועצה עם תוכנית מתאר שתובא לעיר ערד במהלך השנים הקרובות. העלינו שם, אני וחברי הסיעה,

לא אלאה אתכם בכל הדו שיח והוויכוחים שנערכו שם,

אני רק אקח כדוגמה את עיריית עפולה, שם היה מקרה תקיפה של חרדי על ידי נער שכנראה גם הוא היה בגילופין. אני לא יודע אם עברה חצי שעה או שעה וראש העיר כבר הוציא הודעת

אומר שערד היא עיר חילונית, אבל האם אי פעם מישהו מחברי המועצה בערד קם ואמר שאנחנו רוצים להפוך את ערד לעיר

קפיצה מ-30 חולים ל-400 חולים ואנחנו יודעים איזה אחוז חרדים. ראש העיר בגופו עצר את הפרסומים ש-90-80

אני אומר שראש העיר נעמד כאן בגופו וחוסם את הנושא של ההסתה מול האנשים ואי אפשר לומר שאנחנו

אני לא מצפה ממך אני אקל עליך שתענה לי כי אין לך מה לענות. אין תשובה לזה.

תשובה.

אני אגיד שוב שאני לא שייך לדרג הפוליטי. אני עובד על הרובד המקצועי. לכן אני אומר שברובד המקצועי, אני אומר לכם כחברי ועדה

אני מסנגר, אני דן אותו לכף זכות, הרב ליצמן, הוא לא יכול היה להגיע, היה קשה לו להגיע. תדון גם אותי לזכות. מה שהוא עושה כאן, זה מצטרף לכל הדברים שהוא עשה לי במשך כל השנים. בהחלט. אני רוצה לומר ברשותך אדוני המנכ"ל שהוא לא צריך להטריח את עצמו לירושלים אלא הוא יכול לנהל את הישיבה הזו ב-זום. אני הייתי רוצה לראות אותו כאן, אבל אני יכול גם לראות אותו ב-זום. לשאלתך בראשית דבריך אני רוצה להבהיר כי

אפשר להגיע פיזית למרות שיש הגבלה מסוימת ואפשר להשתתף ב-זום. מי שבוחר להשתתף דרך ה-זום,

ומי שאומר שהוא רוצה להשתתף פיזית,

לפני שאני נועל את הישיבה, הרב וינרייך בבקשה. שלום גרי, שלום חברי הוועדה. אני מרכז בשנים האחרונות בעיקר את תחום החינוך ואני כאן יותר גורם מקצועי מאשר גורם פוליטי. אני פונה אליך גרי, האם אתה יודע כמה אחוזים במערכת החינוך, בגני הילדים,

האם אתה יודע כמה מבני גן יש לציבור החרדי? האם אתה יודע כמה צריך לנסוע בעיר ילד בגיל שלוש כדי להגיע לגן שלו? מקצועי ומקצועי. אתה בן אדם יקר ואני יודע שהסמכויות לא אצלך. עצם זה ששלחו אותך, זה עוד סוג של סיבוב אבל בוא תן לנו תשובות. למה הילד שלי שהוא בן שלוש צריך לנסוע חצי שעה לגן שלו? למה הילד שלי צריך לפחד להסתובב ברחוב? חברים, אני מתנצל כי כל המידע נמצא אצלי ואם הייתי מתבקש להביא, הייתי מביא אותו. בערך כמה אחוזים. אני מוותר על קבלת התשובות. הנתונים נמצאים אצלי. הכול בסדר. ברשותכם, דבר אחד. הדיון מכובד, ואני בהחלט מכבד את הנוכחים כולם. הרב ליצמן לא זוכר שהוא פגש אותי ואני אשאל אותו רק כמה זה אחד ועוד אחד ואז בטח הוא יזכור את השאלה שהוא שאל אותי וגם את התשובה הוא יוכל לתת לוועדה. זה היה בחצי חיוך. מעבר לזה אנחנו בעיר עושים עבודה, לפחות במשרד שלי והחברים מכירים אותי, ונוגעים בכל הסוגיות. אני מקבל את כולם, אני יושב עם האנשים, פוגש אותם ואנחנו מדברים. מה יוצא אחרי שאתה מקבל אותם? אף אחד לא חולק על כך שאתה מקבל אותם. בואו נדבר על בטיחות וביטחון של כולם, של כל תושבי העיר. כולם צריכים ללכת בבטחה, כולם צריכים ללכת בלי שיורקים עליהם, כולם צריכים ללכת בצורה שהם מרגישים בבית ובואו נגיד שהדיון הזה יתייחס לכולם. רק בשבוע שעבר מפקד התחנה בעצמו הלך לחקור תלונה של לא חשוב מי, תושבת העיר עם ילדה שפחדה לעבור ברחוב ולא נפרט יותר מזה. בואו נדבר בוועדה על כך שכולם צריכים ללכת בעיר בצורה בטוחה ולהרגיש בבית ולא רק אוכלוסייה כזאת או אחרת. למה שאלתי אותך כמה זה אחד ועוד אחד? כנראה שלא ידעת. אתה בטח גם זוכר את התשובה. חברים, עוד דקה אני נועל את הישיבה. אני רוצה לפנות למשטרת ישראל, לערן כהן ולגיא חיון. כמו שאמרתי קודם, העבודה שלכם מצוינת, התושבים מתחננים ומבקשים את עזרתכם לתת להם את תחושת הביטחון בעיר. אני מודה לכם על העבר ומודה לכם על העתיד. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:06.